שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים. היום 6 ביוני 2022, ז' בסיוון תשפ"ב. אני קבעתי את הדיון הזה כדיון המשך בעקבות הדיון הקודם שלי שהיה לא פשוט. איילת, היועצת המשפטית, תיתן תקציר. יש חמש הצעות חוק שמונחות על שולחן הוועדה כהכנה לקריאה ראשונה של חברות הכנסת: קרן ברק, עאידה תומא סלימאן, נעמה לזימי, אבתיסאם מרעאנה, אמילי מואטי, אפרת רייטן מרום, יוראי הרצנו ומיכל רוזין. כולן מונחות על שולחן הוועדה כהכנה לקריאה ראשונה. בדיונים הקודמים הממשלה הסבירה שיש הצעת חוק שמקודמת במקביל. בשלבים הקודמים זה היה עדיין ללא תזכיר חוק, והיום נשמע בדיון את ההתקדמות בנושא הזה. אני מיד אתייחס למה שהחלטתי בפעם שעברה. סיימת? זהו בשלב הזה. הדיון הקודם היה דרמטי וסוער ובמהלכו הבעתי את האכזבה שלי מכך שהנושא מחכה כל כך הרבה זמן, וחברות הכנסת התרעמו, ובצדק. אבל נתתי עוד אפשרות. לכן החלטתי בדיון הקודם שאם לא יפורסם תזכיר החוק הממשלתי לאיזוק אנחנו נצביע על הצעות החוק הפרטיות. אני שמחה לבשר שברגעים אלה יוצא תזכיר החוק של הממשלה בנושא האיזוק. זה דבר דרמטי, בגלל זה אמרתי שזה דרמטי. גם את וגם קרן - - אמרנו שנצביע היום. לא, אמרתי שאם לא יוצא היום התזכיר אני מצביעה.

גם בדקתי את עצמי. בדקנו שוב בוודאות. אנחנו הגענו עכשיו לעוד דיון?

בדיון הקודם אמרתי שאם לא יהיה תזכיר חוק אנחנו נצביע על הצעות החוק הפרטיות. תזכיר החוק הממשלתי יוצא ברגעים אלה ומפורסם במשרד המשפטים. אמרת ממש שאם זה יוצא בשנייה שאמורים להצביע, ממש נתת את הדד-ליין של השנייה הזאת שזה יורד אל הדפוס. זה לא נראה לך הגיוני שזה צריך להגיע לפני הדיון? חוץ מזה אני רגילה שמשרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים מגישים חוקים בנושאים האלה שבכלל לא קשורים לאלימות במשפחה. זה לא אומר שיצא תזכיר חוק שקשור לחוקים שלנו. תזכיר החוק מפורסם. אני אמרתי במפורש שאם לא יהיה תזכיר חוק אנחנו נצביע. בנוסף הוא פורסם להערות הציבור וקוצר ל-14 יום. זאת אומרת במקום 21 הרגיל הוא קוצר ל-14. והנה, אני אומרת לכם, הצעת החוק הממשלתית תגיע. - - - עכשיו אני אתן למשרד המשפטים לדבר ותשמעו את כל הפרטים. לא רק לדבר. אני רוצה להבין משהו: כאשר אומרים שזה מפורסם עכשיו מה זה אומר? שהיא ראתה את זה ממש - - לא, לא, אנחנו לא עושים דיון, וזה היועצת המשפטית אמרה - - כנראה, אנחנו המציעות נראה את התזכיר. זה יכול להיות גם לא דומה. בפעמים הקודמות זה לא היה דומה. התזכיר שלהם מתייחס לכלל האיזוק שזה גם חלופת מעצר.

ואנחנו אומרים - - - זה לא דומה. החוקים הקודמים לא היו קשורים. רגע אחד, לעצור את הספקולציות. בבקשה, המשרד לביטחון פנים. יהיה לנו קל לשמוע כשמביאים לפנינו. אני ביקשתי - - - - - אנחנו נשמע בשמחה, אני רק אומרת שיהיה לנו קל יותר לשמוע כשיש בפנינו התזכיר. מביאים לכם. אמרתי כבר בפעם הראשונה. אבל לא אמרת שמדפיסים לנו. בוודאי. יביאו לכם.

אנחנו פחות מאמינים בדפים.

עכשיו אנחנו מטפלים בזה. שידפיסו לנו.

בבקשה. ישלחו ושהעוזר שלך ידפיס.

אליעזר רוזנבאום, המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים.

מתי אתה נוטש אותנו? סליחה, יש עוד זמן. בדקתי את זה. באוקטובר. ביום חמישי ישבנו על נוסח תזכיר החוק, הערנו את כל ההערות ואת כל התיקונים. מבחינתנו התזכיר קיים. אני מציע לעצור כאן כדי שרחלי ומשרד המשפטים יתייחסו ואז נמשיך בעדכונים הנוספים. גם אתכם, גם את משרד הרווחה. יש לי פה כמה משרדים שאני רוצה לשמוע את העדכונים שלהם. תודה על רשות הדיבור, גברתי. אני רואה שזה פורסם ממש כרגע אז אפשר להוציא את הנוסח. זה לא מגוחך בעינייך? זה לא מצחיק?

אתם לא מצחיקים את עצמכם? לא, לא, לא. אותך לא. אני שואלת אותך זה לא מצחיק אתכם?

אני גם מבקשת - - בואו נעשה שאלון לציבור האם זה מצחיק או לא מצחיק אחרי למעלה מחצי שנה שבשנייה שהוועדה נפתחת אתם מגישים הצעת חוק. חברת הכנסת קרן ברק, את מפריעה לי. סקר בציבור. בואו נעשה סקר. את לא עונה, רחלי. את לא עונה כי זה לא מצחיק אותך. לא, לא, לא, זה לא יקרה כאן. עם כל הכבוד עשו כאן עבודה אינטנסיבית. את יכולה להמשיך לצחוק, זה בכלל לא מצחיק אותי.

אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. אני מבקשת להתעלם, זה לא מקובל עליי. עשיתם כאן עבודה סיזיפית יום-יומית. אני ליוויתי את משרדי הממשלה - - את יכולה להמשיך לגחך.

- - אחרי שנים יש תזכיר חוק בעניין האיזוק. היה מזמן, גם לפני שנים. אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה ובפעם הבאה את תצאי.

אני מבקשת להגיד שמאז הדיון האחרון פה עשינו עבודה מאוד אינטנסיבית עם כל המשרדים: גם משרד הרווחה, גם המשרד לביטחון פנים, גם המשרד לשוויון חברתי. ניסינו להגיע לנוסח מוסכם עם הסוגיות האחרונות שנותרו בדיון ובעצם ההצעה עכשיו כפי שהיא פורסמה לציבור, כפי שחברי מהמשרד לביטחון הפנים אמר כאן, פורסמה ל-14 ימים כדי לאפשר הערות הציבור. בנוסח כפי שהוצע יש שינויים מהותיים מהנוסח הקודם ולכן היינו צריכים לפרסם את זה שוב. יש מודל הפעלה שהוא ייחודי למשרד לביטחון הפנים: הקמת יחידת פיקוח טכנולוגי עם כל הרבדים, עם הסתייעות בגורמים נוספים מעבר למשטרה. יש מודל של הערכת מסוכנות, של מעריך מסוכנות שמשרד הרווחה מוכן לקדם והם התגייסו לזה. זה דרמטי ולא היה בתזכיר הקודם. נכון. גם הרחבה של ההצעה לכל בני המשפחה באשר הם עם אפשרות לצמצם את זה רק למקרים הנדרשים ועם המסוכנות הגבוהה ביותר או עם חשש להפרה של צו ההגנה בתוך השיקולים של בית המשפט לשקול, כולל אפשרות לבית המשפט להתעדכן אם יש הפרה של הצו או אין; ואם יש הפרה אז לזמן את הצדדים לדיון. ההצעה כשלעצמה היא מורכבת עם איזונים נדרשים, בין היתר גם להיבטים של שמירה על הפרטיות. אנחנו מאפשרים פה הפעלת אמצעי טכנולוגי GPS כולל שמירה במאגרי מידע איזה מידע כן יישמר, איזה מידע לא יישמר, למי תהיה אפשרות גישה לתוך המידע. זאת עבודת המטה שנעשתה בחצי השנה האחרונה ומונחת כאן על שולחן הוועדה ובפני הציבור. אחרי הפרסום לציבור נראה איזה הערות מהותיות קיבלנו וננסה להביא נוסח בהקדם. רחלי, ההבדל בין תזכיר החוק הקודם לבין התזכיר שפורסם היום באתר, מעבר להערכת המסוכנות שנכנסה אליו ולא הייתה, מעבר לעניין של מעורבות בית המשפט במקרה של הפרה, מעבר לעניין ההרחבה לכל בני המשפחה, לאיזה עוד דבר התייחסת בהתחלה שהוא שונה מהתזכיר הקודם? יש הקמת יחידת פיקוח טכנולוגי שהמשרד לביטחון הפנים יכול לפרט יותר. אבל זה בעצם איך כל מודל ההפעלה יעבוד מאז שבית המשפט נותן את הצו וההוראה - - הוא מפעיל בעצם את החברות?

כולל התקשרויות, כולל איזונים נדרשים בין הסתייעות בגורמים אזרחיים שהם אינם עובדי מדינה מה כן צריך להיות אצל עובד מדינה,

\ עדיין קיים הגורם האזרחי? כולל הגורם האזרחי. כמו שציינו בדיון הקודם, ניסינו ללכת פה יחד עם המשרד לביטחון הפנים בבנייה של המודל ולהכניס את זה לתוך תזכיר החוק. אליעזר, בבקשה. למה צריך להקים יחידת הערכה? עכשיו אליעזר יענה כי זה המשרד לביטחון פנים. יחידת הערכת מסוכנות.

אין. למשרד הרווחה אין. הם מקימים עכשיו 12 יחידות בפריסה ארצית. אני אגע בזה עוד מעט בסקירה כדי שהם יעשו את הערכת המסוכנות גם לחוק הזה,

יש עוד כמה חוקים מחויבים. אני עורכת הדין אפרת פרקש מהמשרד לביטחון הפנים.

זה לחוק הזה אבל לא רק לפיקוח הטכנולוגי, אלא לכל צווי ההגנה האזרחיים. האוכלוסייה שאליה מתייחס התזכיר זאת בהחלט האוכלוסייה של צווי ההגנה האזרחיים ולא ההליך הפלילי של צווי הרחקה תוך שחרור בערובה. זאת אוכלוסייה שכרגע השארנו אותה בצד להמשך הדרך אם נראה שיש בכך צורך בהמשך ואחרי המסקנות שיתקבלו מהפעלה לגבי אוכלוסייה של צווי הגנה. זה בעצם מה שהתייחסנו אליו בישיבה האחרונה כאן בוועדה. גם מה שהתייחסנו אליו בישיבות הקודמות וגם במובן הזה האוכלוסייה שאליה מתייחס התזכיר היא אותה אוכלוסייה שאליה מתייחסות ההצעות הפרטיות. הוא כן משכלל את זה במובן של הנושאים שחברתי במשרד המשפטים התייחסה אליהם: הכוחות שיופעלו, הערכת מסוכנות שלא הייתה קיימת שכלול של כל הנושא הזה. אבל האוכלוסייה היא אותה אוכלוסייה שבה עוסקות הצעות החוק הפרטיות. במובן הזה הוא בא לתת מענה לצווי הגנה אזרחיים. חשוב לציין את זה. צו הגנה אזרחי הוא דרמטי כי זה לא היה בתזכיר החוק הקודם. מה היה בכלל בתזכיר החוק הקודם? תזכיר החוק הקודם מתחלק לשני חלקים - - לא משנה, עזבי,

ההתנגדות הייתה בעיקר בפן הפלילי. לא היה בכלל ההיבט האזרחי. התחלנו לדון בהיבט האזרחי אבל זה היה ממש בחיתוליו. לא היה כל המערך שמוקם היום במשרד לביטחון הפנים: לא היה כוח התגובה האזרחי, לא הייתה הערכת המסוכנות שהיא כלי כל כך חשוב כדי להחליט מהם אותם המקרים שבהם יוטל הפיקוח הטכנולוגי ומתי צו הגנה רגיל. לא היו המון דברים שנולדו בעקבות אותה עבודת מטה שנעשתה בחודשים האחרונים בשיתוף כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. עבודת המטה היא זאת שהובילה לשינויים המהותיים בתזכיר וליצירת מתווה שאנחנו רואים אותו קורם עור וגידים ולקראת הפעלה עתידית. בעבר היו פשוט דברים שלא ידענו איך הם יקרו בפועל, והיום זה הרבה יותר ברור ונעשה לצד העבודה של תפיסת ההפעלה של צוות האפיון הטכנולוגי וכדי לבנות את המכרז שיתאים בדיוק להצעת החוק הזאת. בסדר גמור. אליעזר, איך תזכיר החוק משפיע על יציאת המכרז? מי שמכיר את הפרויקט מבין עד כמה הפרויקט הזה מורכב. יש לי מספיק ניסיון בכתיבת מכרזים ובקידום פרויקטים. אני אומר לכם שיש כמה משרדי ממשלה שמעורבים באופן מלא: משרד הרווחה, משרד המשפטים, כמובן רש"א, משטרת ישראל, שירותי בתי הסוהר, וכל אחד עם הנושאים שלו. צריך לציין את האינטנסיביות שאנחנו עוסקים בנושא הזה. במהלך שבוע אני עוסק בשלוש-ארבע ישיבות של כמה שעות כדי לקדם את הפרויקט החשוב הזה. אני אתן סקירה איפה אנחנו עומדים בתפיסת ההפעלה והמכרז כך שגם מזה אנחנו לא מרפים. גם השר באופן אישי קיים לפני החג דיון ולפני כן המנכ"ל כך שכל צמרת המשרד מעורבת בפרויקט החשוב הזה. פעולות שביצענו עד כה שהן חלק מהמכרז: תעדוף אוכלוסיות היעד. כפי שאפרת אמרה יש לנו בהליך האזרחי שתי אוכלוסיות שעליהן דיברנו והסכמנו למה שביקשתם: אוכלוסייה אחרת זה אסירים שסיימו למלא את תקופת המאסר והם ברמת סיכון גבוה. הפוטנציאל הוא ל-400 איש בשנה, לפחות מניתוח הנתונים שלנו, האוכלוסייה השנייה זה צווי הגנה שבהם אנחנו מדברים על פוטנציאל של 1,200, 1400 בשנה. אלה שתי האוכלוסיות שהתזכיר עוסק בהן. האוכלוסייה השלישית של פלילי תהיה בתזכיר הנוסף שצריך להשלים. אלה אוכלוסייה של גברים שהיו מעורבים באירועי אלימות כאלה ואחרים, והמשטרה מעורבת בהם. יש תלונה של האישה או בן משפחה במשטרה והמשטרה מעורבת, אבל שם ההליך פחות מורכב. לקחנו כל אוכלוסייה ופירטנו את כל התרחישים לגבי כל אחת. סגרנו מי עושה מה בכל שלב. כתיבת עיקרי תפיסת ההפעלה נכתב, תזכיר החוק פורסם. הדמ"צ והאפיון הטכנולוגי

דרישה מבצעית. חשבתי שרק אני לא מבינה. לא, אני רק לא מתביישת לשאול ולקבל תשובה. דברו עברית. האפיון הטכנולוגי שהוא פרק משמעותי במכרז הוא בסבב הערות ובשבועיים הקרובים אנחנו מסיימים אותו. זה פרק חשוב במכרז, ובמקביל אנחנו כותבים את המכרז. יש כבר כמה פרקים שנכתבו ואנחנו בסבב הערות ותיקונים לדבר הזה. כן. אני אגיע לזה. אתה תגיע לזה? כי נתת הרבה מספרים מעבר לזה. יש 400 פליליים משוחררים ו-1200 - - בשלב א' אנחנו מדברים על 250 זוגות בפריסה ארצית. ירדנו להפעיל 250 במחוז משטרתי אחד וזה בלתי אפשרי. כי יכול להיות שהבעל נמצא במחוז X וזה לא עובד. לכן זה יהיה ארצי בו זמנית. אני לא כל כך הבנתי למה המכרז.

המכרז להקמת משל"ט לאיתור - - אבל זה מכרז שכבר יצא. לא. אי אפשר להוציא מכרז בלי החוק. זה בדיוק העניין. אני יודעת לשאול את השאלה, שנייה רגע. לפני כשנתיים יצא RFI לדבר הזה. גמרנו את ה-RFI. ניגשו לזה אנשים? עשינו את שני השלבים האלה כדי לבדוק את ההיתכנות. אבל ניגשו אנשים כדי להפעיל את זה. חברת אלקטרה. אבל זה לא היה מכרז. נאסר עלינו לפרסם את המכרז עד שהחוק עובר. אז הם ניגשו למשהו שהם לא היו אמורים לזכות בו? לא, בוודאי שלא, זה שלב מקדמי. זה שני דברים. סליחה, תמשיך, בבקשה, עם הסקירה שלך. אתם אומרים "בוודאי שלא" כאילו זה סביר, ועברו שנתיים ולא קרה כלום. כי לא ניגשו למכרז. - - - אתם מחליקים את זה איזה מגניב הכול.

אני לא יכולה לנהל ככה את הדיון. אז מה-RFI לא יצא כלום? זה טכני. הוצאתם, החברות ניגשו וזהו. למדנו על ההערכות הטכנולוגיות, למדנו על הפערים שיש לנו. אי אפשר לבנות תפיסת הפעלה מעבר לסקירה הבין-לאומית. למדנו מספרד ומקנדה. אבל בסוף אתה צריך להפעיל כדי לראות איך זה מתאים למדינת ישראל. בצד הכלכלי חברה שניגשת ל-RFI באה ללמד אותך? היא באה להציג את היכולות הטכנולוגיות שלה. היא משקיעה בזה כסף בשביל ללמד אותך? זה הרעיון הכלכלי העסקי שלהם כשהם ניגשים למכרזים? היא מציגה את המערכת שלהם. אני יכולה לעזור, קרן? כן. החברות האלה לא הקימו חברה כדי לתת מענה לזה ולכן כבר הוציאו כסף. יש להם מענים אחרים לטיפול אזרחי. הם מציגים איך הם יכולים לעשות אדפטציה אם יהיה חוק ומכרז שאחר כך גם יחליטו אם לגשת או לא. אם הכסף לא יהיה מספיק אולי הם יחליטו שלא. אבל הם מנסים להסביר טכנולוגית איך יש להם מענה. סביב הטכנולוגיה הם ניסו - - שוב, זה ברמת ההשערה של התפיסה הכלכלית. הם ילמדו איך לעשות את המכרז. בגלל שבאתי מהעולם העסקי אני לא מכירה את זה.

זה פשוט ללכת ולבקר כמו שמיכל עשתה. זה לא ללכת לבקר.

ואז היית קצת יותר מבינה.

חברות עסקיות לא משחיתות את זמנן להעשיר בלי להרוויח מזה כסף.

הן רוצות שזה ייכנס לחוק, הן רוצות שיהיה מכרז. אבל דיברתי על זה כבר לפני חודש ולא סתם מיכל מבינה את זה כי היא הייתה שם. יש כאן התרחישים של האוכלוסיות. אם אתם רוצים אני יכול לפרט. לא, אני רוצה שתמשיך איפה שעצרת. לגבי הנושא של התרחישים יש נקודה אחת חשובה - - - - - לא להמשיך להבין את העולם העסקי. הבורות היא שלכם, לא שלי. הגורם שצריך להגיש את צו ההגנה או את הבקשה, בין זה הבעל שסיים לרצות את מלוא תקופת עונשו זאת האישה בלבד. אנחנו בחנו האם יש גורם מדינתי שיכול להיכנס בנעליה ולהגיש כשהיא מאוד רוצה להגיש אבל מסיבות משפחתיות או מקום מגוריה היא מעדיפה שמישהו אחר יגיש. אנחנו בחנו את זה, זה בלתי אפשרי, אנחנו יכולים לעזור לה, משרד הרווחה יעזור לה, אבל היא זאת שחייבת להגיש את הבקשה לבית המשפט. שתי שאלות הבהרה, אם אפשר?

האם יחידת המפוקחים נכללת?

מפוקחים של עברייני מין שהורשעו. הם לא בפרויקט הזה בשלב זה. אוקיי, צריך לשקול את זה. שנינו יודעים למה. שנית, נושא של הרחקת עבריין מין ממקום מגוריו האם זה ייכלל או שאנחנו נצטרך לתקן את החוק ההוא כדי שזה יכלול? פשוט ההגדרות שונות. זה אותו דבר אבל זה לא צו הגנה, אלא הרחקה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיש תיקון לחוק ההוא של הרחקת עבריין מין ממקום מגוריו כי זאת כן בקשה של הנפגעת או הנפגע להרחקה. אבל אתה אומר שמעכשיו זה לא יהיה בקשה להרחקה, אלא צריך להכליל את זה כמו צו הגנה. תזכיר החוק הוא תיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה. הוא נוגע אך ורק להליך של צו הגנה אזרחי למניעת אלימות במשפחה. כל מטריה או הליך שונה הוא לא ממין העניין ולא שייך. אם יש חשיבה לכלול גם אותו זה חוק נפרד לגמרי. אנחנו לא דנו בזה גם לא במסגרת תפיסת ההפעלה. זאת לא אוכלוסייה שעלתה על השולחן. מבחינת תהליך החלת הפיקוח, לגבי האוכלוסייה הראשונה של אסירים שסיימו למלא את תקופת מאסרם, חודש וחצי לפני תום תקופת המאסר ניידע את האישה שבעלה אמור להשתחרר, ועדיין במהלך תקופת מאסרו אנחנו חושבים שהוא מסוכן, וממליצים בפניה לשקול להגיש צו הגנה. אם היא תחליט שכן אז בתוך בית הסוהר יש הליך מסודר של ועדת שחרורים של ועדת הערכת מסוכנות יחד עם הרווחה. זה סגור, אין בזה פער. מעל חצי שנה זאת הוועדה המקצועית של שב"ס ומשרד הרווחה. עד שישה חודשים שב"ס עושה את זה. 12 היחידות שהקים משרד הרווחה להערכת מסוכנות, נבקש מהם שגם בנושא הזה יעשו את הערכת המסוכנות. האישה תגיש את הבקשה לבית המשפט, ובית המשפט, ככל שישתכנע, ינחה את הגורמים המקצועיים פעם אחת זה המשל"ט, היחידה שתקום במשרד לביטחון הפנים לפיקוח על אותם אנשים שמאיימים על נשותיהם. ממי בית המשפט מבקש תזכיר? הוא מבקש גם מהרווחה וגם - - אבל אם המשפחה לא מוכרת ברווחה? זאת אומרת האישה מבקשת את הצו ואז יש הערכת מסוכנות - - אם הוא חלק מהאוכלוסייה וריצה עונש אז צריך להכיר אותו. אה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שריצתה עונש.

אנחנו מדברים על 400 שהם בפוטנציאל. שם הם מוכרים. ואז למעשה אנחנו עושים כמה פעולות: פעולה אחת זאת הערכת המסוכנות, שתי פעולות נוספות אחד זה הזכיין של הפרויקט להקים את המשל"ט ולהתקין את הצמיד ולספק את הפלאפונים. במקום שהבעל יימצא צריך לבדוק שיש אכן תשתית של אינטרנט והיתכנות טכנולוגית. יש מצב שאתה מראה לנו את המצגת שאתה מחזיק ביד על המסך? היא הייתה פה בפעם שעברה. אנחנו לא מציגים עכשיו את המצגת. יש לי אותה פה, אם את רוצה. אבל אנחנו לא פותחים שוב את המצגת. עשינו על זה דיון. חוות הדעת השנייה היא של קצין המשטרה על טווח המרחק של הבעל ממקום מגוריה של האישה אם זה שטח בנוי או לא, שטחים פתוחים, פריפריה. כל הדבר הזה יבוצע. אנחנו מתלחששות. בקיצור, זה לא יעבוד בכפרים הערביים. למה לא יעבוד? כי אין קליטה רוב הזמן.

יש כפרים שיש בהם קליטה. בטייבה, בכפר-קאסם, בקלאנסווה ובג'לג'וליה אין קליטה? אני מסתובבת הרבה וגם את, ויש מקומות שיש בהם קליטה. מירב, מירב. די. - - - את יודעת מה - - אבל למה זה "או, או"? צריך להתמודד עם זה שיש כאן בעיה של

תתפלאי, גם בחברה היהודית יש מקומות שהקליטה על הפנים. בסדר. זה לא רק אצל הערבים. אבל למה את מבטלת את מה שאמרנו? אני לא מבטלת. אני רק אומרת שיש כפרים ערביים שיש בהם קליטה. הכול טוב. הכול טוב, אפשר להתקדם. בדיקת ההיתכנות תבוצע, ואנחנו נעביר את חוות הדעת עד 96 שעות לבית המשפט. ככל שבית המשפט יחליט שהוא מטיל את הפיקוח, כמובן הזכיין יפנה לבעל ולאישה. לבעל יתקינו את הצמיד על הרגל וייתנו לו את מכשיר הפלאפון הייעודי והאישה תקבל את המכשיר, ולמעשה, ברגע שיחל הפיקוח המשל"ט שנקים באמצעות אותו זכיין יופעל. האוכלוסייה השנייה היא זאת של צווי הגנה. גם שם האישה צריכה להגיש את הבקשה. כל התהליך שפירטתי לגבי היתכנות להטלת הפיקוח יבוצע גם על-ידי הזכיין מבחינה טכנולוגית ותשתית פיזית וגם הערכת המסוכנות והריחוק, כל הדברים האלה יתבצעו. אנחנו נעביר את ההמלצות שלנו בתוך 96 שעות לבית המשפט, וככל שבית המשפט יחליט על הטלת הפיקוח,

אנחנו נוציא את זה לפועל. בתהליך המימוש אנחנו יוצאים בשלב א' עם 250 זוגות ולאחר מכן אנחנו רוצים לעבור לשלב נוסף של 250 עד 500, 500 עד 1,000, ומעל 1,000 נרחיב ככל שיידרש. אתה יודע מה הבעיה העיקרית בחוק.

סעיף 12. לא, לא, אנחנו לא פותחים תזכיר חוק. אין דיונים בוועדה. קיבלתי גם חוות דעת משפטית על תזכיר חוק.

לא, לא. את רוצה תדברי אחרי כן. אז אני רוצה להגיד לו. את יכולה להעיר, אבל אתה לא עונה כי קיבלתי הנחיה ברורה בעניין הזה. אני רוצה להעיר שתי הערות: א', אני רוצה לבקש עלות תקציבית מה זה אומר בעניין המערך שאתם צריכים לבנות הן להערכת מסוכנות והן לפיקוח של הזכיינים שינהלו את המשל"ט, כפי שקראת לו?

מרכז שליטה. אני רוצה לשמוע הערכה תקציבית. זה חשוב, וכן הערכת זמן לביצוע המכרז, הקמת המשל"ט והקמת יחידת הערכת המסוכנות.

לגבי מרכז השליטה: ניטור, פיקוח ובקרה הזכיין יקים את הדבר הזה. הוא גם מקים את המערכת הטכנולוגית עצמה וגם מספק את הטלפונים ואת הצמידים. לא החברה?

אמרתי הזכיין. בנוסף לזה יש גם בעלי תפקידים - - זה זכיין שעושה את זה כבר במקומות אחרים?

מי שיזכה. מי שיזכה יקבל. אני לא מחליט. יהיה הליך מכרזי מסודר. אני מדברת על ההערכות התקציביות של משרד הבט"פ. בנוסף לזה במרכז השליטה יהיו עוד גורמים. צריך לזכור שבסוף צריך סמכות שלטונית וצריכים עובדי מדינה. מנהל המשל"ט יהיה עובד מדינה ויהיה לו גם סגן. בתוך המשל"ט יהיו גם כמה בעלי תפקידים: מוקדנים - - למה צריך מוקדנים? אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה מיקור חוץ או עובדי מדינה. אבל בכל מקרה אחראי המשמרת - - הבנתי שזאת הייתה גם נקודה שדיברו - - בכל מקרה אחראי המשמרת הוא עובד מדינה. אין מצב שאחראי המשמרת לא יהיה עובד מדינה. זה בסדר, זה מקובל. יהיו מוקדנים. לאחר מכן באותו משל"ט יהיה תא של משטרת ישראל, שבו יהיו אנשי אג"מ ואנשי חקירות ומודיעין ומוקדנים 24/7. אז זה מבטל את הצורך במכרז בחברה חיצונית. לא, לא. חלק מהעניין הוא שלחברה הזאת יש גם מוקד. המוקד הוא של החברה החיצונית. הם שמים שם כמה מנהלי משמרת. אנחנו מקימים את אותם תאים שעכשיו פירטתי: אחד זה המוקדנים שהם הזכיין אבל אחראי המשמרת יהיה עובד מדינה שינהל את זה.

גם בפק"ל בשירות בתי הסוהר זה עובד באותה צורה.

תא משטרת ישראל חייבים חומרי חקירה 24/7 ולא לחכות רגע כי יש מידע וצריך לבדוק אותו; יש תא שותפויות ששם יהיו גם הרווחה וגם גורמי המשרד לביטחון הפנים, יש שם גם קשר לפרקליטות ולרש"א הרשות לשיקום האסיר של שירות בתי הסוהר.

תא של נציגים כדי שיהיה מענה במעגל קצר ולא לשלוח למשרד הראשי. התא הזה צריך לעבוד מול גורמי השטח, מול תחנות המשטרה הטריטוריאליות, מול יחידות הרווחה הטריטוריאליות. יש משרד רישום שבו צריך לנהל את כל צווי ההגנה, את כל המידע שיגיע בין מהערכת המסוכנות, בין מהנהלת בתי המשפט צריך מישהו שינהל את כל הרישום. ועוד תא שהוא המבררים. כשיש הפרות צריך לברר האם זה לא תקלה טכנית או הפרה שגוררת אחריה אירוע שהמשטרה צריכה להתערב בו שהוא כבר אירוע פלילי שהפר את האזור שבית המשפט אסר עליו להיכנס אליו. אז כל המערך הזה יהיה תחת קורת גג אחת שבה האחריות היא של המשרד לביטחון פנים. המנהל הוא עובד של המשרד לביטחון פנים. מבחינת תפקידי המשל"ט הוא צריך לעשות את כל הפיקוח,

את הבדיקות המקדימות ואת ההתקנה של האמצעים. למשל"ט יהיה קשר גם עם המפוקחים גם עם האישה וגם עם הבעל. אני מניח שגם להם יהיו כל מיני שאלות ובקשות. לכן זה לא יהיה המוקדנים. זה תא שותפויות וחיוני מאוד שבעלי התפקידים שם יהיו בקשר. יש יחידת האבטחה האזרחית שתפעל להגנה רק על האישה, לא יתעסקו עם הבעל. מי שיתעסק בפרות של הבעל זה רק יחידות סיור משטרתיות. ככה קבענו וככה הדבר הזה צריך להתבצע. חוץ מסמכויות

בהתרחש אירוע הכוח האזרחי הזה יוזנק לעבר האישה כדי לוודא שהיא אכן במקום מוגן ולהוות חוצץ. החלטתם בסוף שהכוח האזרחי עובד עם כל הנשים גם אם היא לא מעוניינת. אם היא לא מעוניינת אנחנו לא נכפה עליה. אם היא תסרב אנחנו לא כופים עליה.

מה - - - והזמן? אנחנו עושים את כל המאמץ שעד חודש אוגוסט המכרז יהיה מוכן לפרסום. הוא בשלבי כתיבה מתקדמים. אני מקווה שלא יהיה לנו עיכוב.

עוסק בזה יום-יום ומוודא שהדברים מתקדמים. אוגוסט זה לא פגרה? פגרה של מי? של הכנסת. זה לא קשור אליהם. מה זה קשור אליהם? המכרז לא יתפרסם לפני שיש חוק.

נכון. זה אומר שאפילו אם תהיו מוכנים ולא העברנו את זה בקריאה שנייה ושלישית זה יחכה. זה חייב לעבור שנייה-שלישית? לא ראשונה? אתן רואות למה אני שואלת? כשאני שאלתי על פרסום המכרז בדיון הקודם הובהר לי פה שברגע שתזכיר החוק יוצא ניתן יהיה לפרסם את המכרז. זה מה שהיה כאן בדיון. לא תזכיר חוק. ברגע שהחוק יאושר? מה הפרוצדורה? ברגע שהחוק יאושר. המכרז מתבסס על מערך שלא קיים כיום. אין לו תשתית חוקית. זאת אומרת שאם החוק יצא היום ל-14 יום להערות הציבור זה אומר שבאמצע יוני אפשר להביא אותו לקריאה ראשונה פה? מה קורה? כולם פה בשקט? זאת מומחיות שלכם. זה תלוי איזה הערות נקבל. אבל אנחנו נביא את זה במהירות האפשרית. בעיקרון כן. 20 ביוני קריאה ראשונה? אני יכולה לסיים אותו בשנייה-שלישית עוד בתחילת יולי עם שתי החמודות פה, חברות שלי, ישתפו פעולה.

"חמודות" זה בקטע טוב. תירגעי, הכול בסדר. כשגבר יגיד את זה זה משהו אחר.

בואו נסכים שחמודות אנחנו לא. מה הקשר בינינו לבין חמודות? אוי, אלוהים, זה רק תחילת היום. אם שתי החברות שלי משמאלי לשולחן ישתפו פעולה נוכל להביא את החוק לשנייה-שלישית כבר ביולי. אפילו בהתחלה. נכון? תודה. אני מאוד מקווה - - אני לא צריכה את אוגוסט. נכון, מיכל? - - כי גם אחרי פרסום המכרז יש זמן עד שיגישו - - - הכול בסדר. 14 יום. אפשר לתקתק את זה אם רוצים, ואם יש שיתוף פעולה. אם יהיה שיתוף פעולה פה של שתי החברות - - שלוש. מיכל זה קל. כי אני חמודה. נעלבתי כי אמרת עליהן חמודות ולא

אף פעם בחיים לא קראו לי "חמודה". עם שיתוף פעולה טוב נוכל להעביר את זה גם ביולי, לא צריך את אוגוסט. נוציא אתכם לחופשה באוגוסט. זה מבחינת כתיבת מסמכי המכרז. מבחינת האוצר הדרישות התקציביות מעבר למה שאנחנו צריכים לשנה זאת יש לנו 2 מיליון שקלים - - להוציא את המכרז לפועל.

יש סיכום עם משרד האוצר שזה ייכנס לתקציב 2023. ברוך ידבר על הנתונים. אנחנו באמצע דיוני תקציב. ל-2022 יש לנו כסף.

אני מאגף תקציבים של ביטחון פנים. מה התקציב ל-2022 שכרגע שמור לעניין? לא, ל-2022 אישרתם את התקציב, לא? כן. אז כמה יש? יש לנו 2-1.5 מיליון שקלים. יש אפילו 5 מיליון ואם תרצה יותר תקבל יותר, רק שזה יזוז. מה קורה פה? ממילה אחת קיבלת שלוש. תראה כמה חמודות אנחנו. השר שם דגש חזק בעניין הזה. בתקציב 2022 אנחנו לא בבעיה. כשנגיע ל-2023 - - - מה הערכת התקציב ל-2023? אנחנו מדברים על 20 מיליון שקל. 20 מיליון בשנה. חד-משמעית קטן עליכם להגן על חיי אדם. הלוואי שכל חיי אדם היו עולים כל כך זול. יש גם החלק המשטרתי שאנחנו צריכים לדייק אותו 24 תקנים. אבל זה אנחנו מדברים על 2023. בדיוני התקציב שלכם זה נמצא העניין של האיזוק? אני יודעת גם כי השר מאוד מחויב, הוא אמר לי על זה. אני גם מקווה שזה ייחתם בסוף בטבעת המלך עם אנשי האוצר. 20 מיליון זה להפעלה כוללת למרכזי הערכת המסוכנות? התשובה היא לא. שאלתי עלות כוללת. לא הבנתי. הסיפור של הרווחה נסגר בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברתי - - - שיתפרו את זה, זה לא היה סגור בכלל.

בגלל הלחץ שלהם לפרסם את התזכיר. תכף הם גם יתייחסו. זה רק משבוע שעבר. - - - אתן כל הזמן פעילות, זה נהדר. אבל אני רוצה לסיים עם ביטחון פנים והרווחה ייתנו את הכול,

- - - אז היא תרשום ותענה לך. לא הבנתי מה ההתעקשות לא לקבל הערכת תקציב כוללת. אני רוצה לשמוע מאליעזר עוד הערות לגבי תזכיר החוק או המכרז. יש לך או לאפרת עוד הערות רלוונטיות?

כרגע השר ביקש מאתנו לבחון את האפקטיביות של כוח האבטחה האזרחי בהיבט של זמינות בלוח הזמנים. כי אנחנו קבענו 5 דקות בשטח בנוי ו-10 דקות בשטחים פתוחים. אנחנו צריכים עוד לנתח את זה כי לא בטוח שזה יעבוד. לכן הוא הנחה אותנו לבחון את הדבר הזה ולדייק אותו.

כל שאר הדברים הוא קיבל. אין עוד משהו שמעכב אותנו כרגע. יש לך עוד הערות? עוד דבר אחד במקביל שלא צריך לעכב את המכרז: אנחנו צריכים לפתח מערכת מידע. אמרתי שיש המבררים ויש הרשמים שצריכים לנהל את כל החומרים אז המשרד צריך לפתח. זאת מערכת אאוטלוק בצורה מסוימת שיהיו לו ממשקים כדי לקבל ולהעביר חומרים. אז זאת בעיה שלנו. זה לא צריך לעכב את המכרז, זה פיתוח פנימי של המשרד. כל השאר הדברים גיבשנו בלוח זמנים קצר יחסית את תפיסת ההפעלה. היו לא מעט חסמים וקשיים אבל התגברנו עליהם. אני לא מזהה משהו שמעכב אותנו כרגע. הערות לתזכיר. כשנראה את ההערות נוכל לראות עד כמה הן מהותיות ועד כמה אפשר להתקדם. אני יכולה להגיד שהוועדה יכולה לטפוח לעצמה על השכם כי הדד-ליין שהוועדה הציבה לנו גרמה לנו להירתם לילות כימים לסיפור הזה בשיתוף פעולה של כלל המשרדים הרלוונטיים. זה מה שהוביל אותנו לנקודה של פרסום התזכיר כעת, ואנחנו מקווים שההערות יהיו כאלה שיאפשרו לנו לקדם את זה להבאה לפני ועדת שרים כמה שיותר מהר. אני יודעת איפה את. לכן לא הייתי מוכנה לקבל את השיח שהיה פה, ולכן באמת התכנסתם ללוח הזמנים כפי שהגדרנו. זה היה כאן דיון קשה מאוד ומאוד נוקב. אני בעצמי הערתי הערות שגם התנצלתי עליהם אחר כך. לכן ההתכנסות ללוח זמנים היא באמת חשובה ולכן לא קיבלתי את מה שנאמר כאן. עוד הערות של משרד המשפטים.

משרד הרווחה, בבקשה.

מנהל תחום טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה. קודם כול, מבחינת אנשי המקצוע והמטפלים בתחום הזה, אנחנו מרוויחים פעמיים: גם פיקוח אלקטרוני שלשמו התכנסנו אבל גם הסדרת כל תחום הערכת המסוכנות שהוא תחום לא מוסדר. שגם לא היה בתזכיר החוק הקודם. לא היה כל כך משמעותי בהגנה, בטיפול באלימות במשפחה ולא מופיע לא בחוק המרכזי ולא במקומות אחרים.

כנראה, כולם חששו לקחת אחריות ולשים חותמת של הערכת מסוכנות. אז מי עכשיו חתום? אנחנו מקימים 12 יחידות שיתחברו ליחידות הערכה וגיוס שכבר מוקמות בימים אלה בדיוק לפי החוק של עאידה. ביחידות האלה לא רק יאבחנו ויגייסו לטיפול אלא גם יעריכו מסוכנות בהתאם להפניות של בתי המשפט בהליך אזרחי. אני לא מכירה את החוק של עאידה. למה זה יתחבר? העברתי חוק שהשופטים לא רק רשאים לשלוח לטיפול אלא,

כל שופט חייב לבקש הערכה אם האדם שנגדו הוצא הצו, בר-טיפול. ככה הוא יהיה מחויב לטיפול. בשביל זה היו צריכים להקים מרכזים להעריך את עניין המסוגלות לטיפול, והם הוסיפו לזה מסוכנות. זה משרד הרווחה או המשרד לביטחון פנים? משרד הרווחה. מכיוון שבימים אלה ניתנה לנו ארכה של חודשיים - - לא ניתנה עדיין ולא ביקשתם צו. ואני אמרתי שלא בטוח שאני אתן. אנחנו פועלים במרץ להקים את זה ולא נשגע את מערכת בתי המשפט שפעם יפנו לאבחון ופעם להערכת מסוכנות, אלא תחת אותה מסגרת יהיה גם מעריך המסוכנות וגם המאבחן שמעריך התאמה לטיפול. כמובן, פיתחנו לאחרונה בשותפות המשרדים הרלוונטיים, המשרד לביטחון פנים, משטרה וגורמים אחרים, כלי חדש להערכת מסוכנות אז הוא ישמש את מעריכי המסוכנות שיוכשרו ויהיו ייעודיים רק לעניין הזה. אז הם בסופו של דבר יהיו חתומים על הערכת המסוכנות. לגבי השאלה שנשאלה כאן על תקציב 20 שדובר עליהם כאן לא כוללים את מערך מעריכי המסוכנות. ההערכות שלנו שהגשנו לתקציב 2023 נעות בין 11 ל-17 מיליון. זה גם תלוי מודל - - - שעות האם גבר יופנה פעם אחת או פעמיים וגם כמות התקנים. אבל אנחנו אמורים לסגור את המודל הזה ולקבל אישור ל-2023 שזה הזמן הצפוי להפעלה. זאת אומרת אתם לקחתם חלק בכל האירוע הזה בגלל נושא הערכת המסוכנות. באמצעות בית המשפט אפשר יהיה לקבל הערכת מסוכנות ולפי זה לבחון את קבלת - - נכון. זה אחד הנדבכים החשובים גם בתזכיר החוק וגם בהפעלה. אנחנו מעורבים גם בזמנים של הפרה. אתם לא רק בהערכת מסוכנות אלא גם אם יש הפרה. גם באופן כללי בפן המקצועי המשרד מחזיק את הנושא הזה של מניעת אלימות במשפחה והגנה על נשים מאלימות, ולכן אנחנו מעורבים בכל ההליך הזה כי בחלק ממנו גם עלה הצורך להערכת מסוכנות והמשרד לקח על עצמו את הקמת המערך. עכשיו לשאלתה של חברת הכנסת רוזין 20 מיליון שקל ששמענו עליהם זה של המשרד לביטחון הפנים? כמו שסאיד אמר כאן, ההערכה התקציבית נעה בין 11 מיליון ל-17 מיליון והגשנו את זה - - כן. היא אמרה 17-11. בין 11 ל-17. מה

מה גורם לכם בנוסף ל-20 מיליון להוסיף ומה ההבדל בין 11 ל-17? התוספת היא למערך מעריכי המסוכנות.

ההערכה התקציבית של המשרד לביטחון פנים לפיקוח ולמשל"ט. מה ההבדל בין 11 ל-17? ההבדל בין 11 ל-17 הוא לגבי מספר הפניות. אנחנו צריכים לראות בתשתית את מספר השעות שנדרשות לכל הערכה והאם יהיו פניות חוזרות. עוד נדרשת לנו כאן עבודת דיוק. ההבדל הזה הוא מכיוון שיש לכם 6 מיליון שקל שכבר מאושר למרכזים האלה בהוראת שעה לחמש שנים. אתם רוצים לקבל כסף נוסף בגלל שהוספתם לזה הערכת מסוכנות אז אתם אומרים 11 או 17 כשזה בדיוק ההבדל. נו, באמת. זה לא כולל את ההתחייבות לקבלת טיפול. יש הבדל מהותי וגם הערכה זו של חברת הכנסת - - - בזמן שתזכיר החוק יוצא להערות הציבור ובכלל יש לו הזמן הזה אתם עושים עבודה פנים משרדית כדי להביא ל-2023 את המחיר ההגיוני יותר? כי יש הבדל בין 11 ל-17.

אנחנו מדייקים את ההערכה - - חשוב שתגידי לוועדה את זה.

הבנה אם יהיו פניות חוזרות האם מעריכי המסוכנות יגיעו לעשות השלמות בבתי המשפט. בזמן תזכיר החוק ובזמן שזה עולה לממשלתית הרווחה צריכה לגבש את המתווה הכספי הנכון לשנת 23'. כי אם אליעזר העריך פה שזה 20 מיליון שקל הוא היה אומר לי שזה בין 19 ל-20 וזה נראה לי הגיוני. עכשיו את אומרת לי בין 11 ל-17 ואני רוצה לדעת שקיבלת הערכה הגיונית כדי להביא אותו לתקציב 23' כדי שהחוק ייצא לפועל. אני רוצה לחדד שאם יש לי הערכות מסוכנות או איזשהו מידע מגורם נוסף לגבי המסוכנות של האדם זאת הייתה דרישה גם של הנהלת בתי המשפט שבפני השופטים תעמוד איזושהי הערכה. גם אם לא הייתה נבנה מערך ייחודי שהוא נכון יותר,

היו נדרשים יותר תזכירים מעובדים סוציאליים אצלנו, ולכן ממילא הייתה כאן הערכה תקציבית של המשרד, עניין תקנים נוספים ולעניין עבודה נוספת שהייתה מוטלת על המשרד במסגרת התיקון הזה. בעינינו נכון יותר להקים מערך ייחודי של מעריכי מסוכנות, ולכן זה המודל שאנחנו עובדים עליו. אין בעיה אבל אנחנו גם רוצים שהחוק הזה ייצא לפועל. כן, כן, קיבלתי. לכן אני מבקשת שבפעם הבאה זה יהיה יותר הגיוני ובטווח הנורמלי. בבקשה, ברוך. אני רק רוצה להגיד ש-20 מיליון שאנחנו אמרנו זאת העלות לתפעול השוטף שלו. יש לנו עלויות חד-פעמיות של רכישת ציוד אבל יש לנו כרגע תקציב לזה. אבל תלוי מתי זה יוצא.

אני יכול להעביר את המספרים המדויקים. שזאת בעצם העלות החד-פעמית של הקמת - - חד-פעמית ואחרי זה יש הפעלה. יש לנו עלויות חד-פעמיות להקים את המוקד. זה תלוי אם יהיה מבנה קיים או נצטרך ללכת למקום אחר. כל העניין של החד-פעמי הוא בבחינה אבל בתפעול השוטף של זה אנחנו די מדויקים. בסדר גמור. יש עוד משרד שלא התייחסתי? אני יודעת שזה משפטים, ביטחון פנים ורווחה. יש עוד מישהו ממשרדי הממשלה. אני סיגל אבנון מהרשות לקידום מעמד האישה. אנחנו לא בפרטי הפרטים של המערך, אנחנו יותר בליווי העקרוני. אז אין לי משהו כרגע להוסיף. ולידך? בת שבע שרמן שני מהסיוע המשפטי. אנחנו ליווינו את החקיקה של הדיונים האחרונים. אנחנו נשמח להיות מעורבים בפתרונות בעניין הזה, כמובן, ולייצג במקרים שצריך. יש הערות מהארגונים החברתיים? אחד, שזה היה יכול להיות יותר קצר. את יכולה להרים את הקול? אני מנעמ"ת. א', שהיו יכולים לתת פרק זמן יותר קצר. כבר ראינו פרקי זמן יותר קצרים של הערות לתזכיר, שנית, אנחנו מקוות להגיע לשלב שנברך. תודה. עוד הערות?

חברות הכנסת, עוד הערות? אחרי שתגידי מה הסיכום. עקרונית סיימנו. אבל מה הסיכום? שעוד שבועיים - - לא. אני אגיד את הדברים שלי ואם תרצו תעירו. קודם כול אני רוצה להגיד תודה למשרדי הממשלה: למשרד לביטחון הפנים, משרד המשפטים ומשרד הרווחה. יש כאן החלטה דרמטית היום. עם כל הכבוד לתזכיר החוק הקודם שראיתי, תזכיר החוק הזה לא דומה לו בכלל. יש כאן תזכיר חוק אמיתי ורציני שמביא בחשבון גם את בני המשפחה, גם את הערכת המסוכנות שאני לא יודעת איך לא כתבו את זה לפני כן ובגלל זה גם שאלתי על ההבדלים, חוץ ממה שקראתי. העניין לבוא ולהרחיב בצו אזרחי חשוב גם לא קרה כאן. זה הרבה גם בזכות השיח בוועדה על הרחבת אוכלוסיית היעד שגם הוא בא לפה מתוך הדיונים של הוועדה. יש כאן משיכה של שנים, כמו כמעט כל דבר שאני רואה בביטחון פנים, שמתכנסת היום לתזכיר החוק הזה. אני יכולה לומר לכם שאנחנו כאן בוועדה מעבירים ומתקתקים דברים טובים ולא מתעכבים אצלי. האיזוק הוא חשוב לי אישית ולחברות הכנסת מהאופוזיציה והקואליציה. אני מאמינה שבעבודה טובה נוכל להעביר את החוק בהקדם. עשיתם כאן עבודה אינטנסיבית טובה, ואתם ראויים לברכות האלה. אני יודעת ששלושת המשרדים התכנסו יום-יום כדי להתקדם. היינו פה ביום רביעי בשלב הסופי מהבוקר כדי לסגור סופית שתזכיר החוק ייצא בשעה שקבעה הוועדה. אני לא מקבלת את זה כמובן מאליו. זה דבר מאוד משמעותי וחשוב ולכן אני מברכת אתכם. אנחנו נמשיך ונעקוב אחר תזכיר החוק והערות הציבור. נצביע על הנוסח הממשלתי בקריאה ראשונה, ונביא לפה להכנה לקריאה שנייה ושלישית עם משרדי הממשלה ועם הערות. וכמובן, נבדוק את ההחלטה של ועדת שרים. אבל המטרה היא להצמיד את הצעות החוק שלכן להצעת החוק הממשלתית. זה ברור. אז מה חסר לך? חסר לי לוחות זמנים יותר ברורים. את התאריך הזה קבעת והפלא ופלא בשנייה שהתחיל הדיון הגיע התזכיר. מה זה "הפלא ופלא" - - - בסדר. כל אחד מהזווית שלו, מירב. את לא יכולה להכניס לי את זווית הראייה שלך.

אני מכניסה לך את המציאות.

זווית הראייה שלך של המציאות. הפרשנות שלי היא אחרת. את תדברי בשמך ואני אדבר בשמי.

מה חסר לך, לוח הזמנים? את אומרת, עבודה מאוד אינטנסיבית. החוק הזה עבר בקריאה טרומית לפני חודשים רבים. הוא נתקע המון זמן והגיע בממשלה שמתהדרת בזה, שזה בעיניי מאוד מוזר. אז היום התזכיר הגיע בשנייה שהוועדה נפתחה והייתה צריכה להיות הצבעה - - - - - בשנייה, זאת עבודה של חודשים - - - מירב, אם זה לא יעבור קריאה ראשונה והממשלה תיפול אני מוכנה להתערב איתך שהתזכיר הזה ייקבר. אין לו שום ערך כתזכיר אם הוא לא מובא,

לקריאה ראשונה. לכן הסיפור השני הוא קריאה שנייה ושלישית ויציאה למכרז, והסיפור הראשון הוא הקריאה הראשונה. אם אפשר להביא אותו תוך שבועיים לקריאה ראשונה, גג שלושה שבועות אז יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה מאשר לגמור את ההלל על תזכיר חוק שיכול להיות שאם היום נופלת הממשלה הוא נקבר ולא קורה איתו כלום. אז בואי נקווה שהממשלה לא תיפול. אנחנו לא נקווה שהממשלה תיפול. אנחנו נקווה שהיא תיפול היום. אבל אני אומרת שלאירוע הזה אין שום משמעות אם הוא לא עובר בקריאה ראשונה. לכן חשוב שתיתני כאן לוחות זמנים לקריאה ראשונה. נתתי לוחות זמנים. אגב, גם בקריאה ראשונה תצביעו נגד כי הבנתי שעל כל חוק ממשלתי אתם מצביעים נגד. אז זה הזמן להכין את האופוזיציה שאולי כן תחליט להשכיל ולהצביע בעד.

אבל אם זה פרטי? זה ממשלתי, זה יהיה ממשלתי וזה יגיע מיד לאחר שתקבלו את ההערות של הציבור. אני סומכת עליכם שתצמצמו את האירוע כמה שיותר מהר. אני יחד עם אליעזר ועם משרד המשפטים נקבע תאריך להביא את זה לקריאה ראשונה, ומיד לאחר אישור בקריאה ראשונה נביא את זה. בוועדה הזאת נעשה הכול כדי לסיים את החוק הזה במושב הזה. ברור לי שאני גם לא שמה אותך בזה כי זה לא אשמתך. אתם תצביעו נגד, אתם תביאו אלפי הסתייגויות ותטרפדו. זה לא אשמתך, אגב. אני יודעת שעם הלב שלך היית מעבירה את זה אתמול. אבל את יודעת שאני אעשה הכול כדי להביא את החוק הזה. במיוחד שסגלוביץ' הוא החתום הראשון והוא סגן השר לביטחון הפנים. יש לנו שלושה שרים: גם עמר, גם גדעון וגם מאיר ששלושתם גם מחוברים לנושא. ה-פ' הראשון פה זה סגלוביץ'. הכול בסדר. אבל יש פה שלושה שרים. אנחנו נעשה הכול, אני מבטיחה לך, ואני עוקבת כל הזמן. אנחנו כל הזמן בקשר על האיזוק. ברגע שנסיים ואחרי 14 יום נראה כמה הערות הגיעו. אני בטוחה שהמשרדים יעשו שיתוף פעולה מצוין לתקתק את נושא הערות הציבור ולהביא את זה למליאה לקריאה ראשונה. אני מבינה אותך, את נמצאת באירוע הזה הרבה זמן אני בכלל לא מזלזלת. אני גם יודעת כמה זה חשוב לך. אני מבטיחה לך ובינתיים כל מה שאמרתי לפרוטוקול קורה. נעשה הכול שזה יקרה. אני מודה למשרדי הממשלה על העבודה הטובה והמקצוענית שהביאה לפה את החוק. אני קוראת לכל מי שחשוב לו לקרוא את תזכיר החוק, לראות אם יש הערות מהותיות, לא לעכב, ולעשות את המקסימום כדי שנסיים כמה שיותר מהר את החוק הזה. תודה רבה לחברות הכנסת המציעות שהיו כאן ברוב הדיון, תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו נמשיך לעקוב ונעדכן. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה